אני שמחה לפתוח את ועדת הכנסת. על סדר-היום: הצעת חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (עילות חיפוש בלא צו בית משפט) (הוראת שעה),

אנחנו קבענו את הישיבה לשעה 15:45. מי שביקש קרא לזה נושא חדש והוא אמור להגיע לנמק את זה והוא לא נמצא.

מדובר בעצם על הוספת עילה חדשה.

הוספת עילה חדשה שהוגשה בהצעת החוק הממשלתית. במסגרת דיוני הוועדה נדונה העילה החדשה ונוספו

אמרתי ואני חוזר על זה, גברתי היושבת-ראש. התירוץ כביכול למחדלים של המשטרה שלא מפענחים מקרי רצח בחברה הערבית בגלל אי שיתוף פעולה, אני לא מקבל את התירוץ הזה.

הפוך. אנחנו אמרנו שלא יעשו את זה ודווקא

את ההתנגדות ניתן לדון ולעשות בעצם בוועדה. איזו בקרה זאת? זה שאחר-כך ייקחו את זה לבית משפט זה